בוקר טוב לכולם,

אנחנו פותחים את דיוני הוועדה,

הפרק: הצעת חוק מענק סיוע לעסקים בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות זן אומיקרון של נגיף הקורונה